אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. הנושא: הוקרה לאסירי ציון והכרה בזכויותיהם ובמורשתם הדיון מתקיים לבקשתו של מר איציק שמחון, מנהל ברית חיילי האצ"ל. בפנייתו מבקש להתאים את החקיקה הקיימת לצרכי אסירי ציון. כמו כן מבקש להעניק את הנחלת המורשת של אסירי ציון במערכת החינוך. עוד מבקש לשנות את מועד יום ההנצחה לפועלם של אסירי ציון שקבוע בחוק ולהעבירו מתאריך ה' בתמוז לחודש חשוון. כמו כן בקשה להקמת אנדרטה להצנחתם או לזכרם של אסירי ציון והרוגי המלכות בלטרון. חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם חוקק ב-1992. תיקון לחוק נעשה ב-2003. ההכרה נעשית על ידי משרד העלייה והקליטה והתגמולים מתקבלים על ידי המוסד לביטוח לאומי. התגמולים מתחלקים לשניים: תגמול נכות על פי קביעת ועדה רפואית לאחוזי נכות, וכמו כן לפי מבחן ההכנסות. הם מקבלים תגמול לפי הכנסות ותגמול לפי נכות. בשנים האחרונות מתקיימת הכרה באסירי ציון מאתיופיה ומסודן, הנצחה של אסירי ציון, הרוגי מלכות ופעילי מחתרות. משרד הקליטה הקים אתר אינטרנט להנצחה שבו יתוארו סיפורי גבורה של אסירי ציון לוחמי המחתרות. הנצחה דורשת כסף ותקציבים. בלי עבר אין עתיד. מדובר בדור שהקים את המדינה והיו מעטים מול רבים. מדובר בסיפורי גבורה של העם היהודי. רוב אסירי הציון המוכרים הם אנשים מבוגרים. צריך להקל עליהם את הליך ההכרה והליך קבלת התגמולים. 3,348 אנשים מוכרים כאסירי ציון מכלל העולם, שהם חיים, כן? מתוכם חיים 900. המספר הזה הוא לא נכון. זה נכון ל-2018 כי לא העברתם נתונים לוועדה, אז לקחתי מהפרוטוקול - - - 3,348 זה אנשים שהוכרו אבל לא כולם חיים. היום חיים 900. בחו"ל גם. זה לא הרבה

מערכת החינוך מחויבת ללמד ולהעביר את מורשתם בחינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי. כמו כן חשוב שהתלמידים יגיעו למוזיאונים. באחריות משרד הביטחון 11 מוזיאונים שמספרים את ארגוני המחתרות. במוזיאונים מתארחים תלמידים וחיילי צה"ל. לקראת הישיבה ביקשנו נתונים ושאלות ממשרד העלייה והקליטה. לא קיבלנו תשובות מהם. אחת מהשאלות שאני חושב שהתשובה היא שלילית כנראה, מה קורה בעידן הקורונה, האם קיבלו הטבות מיוחדת בגלל מצבם וגילם? הם לא היו חלק מהדיונים בביטוח לאומי. זה לא שייך. יש לכם את ההיבטים הכלליים. אם אדם הוא נכה, אז הוא מקבל בגלל הנכות. זה לא שהתייחסו לאסירי ציון באופן ספציפי, אבל הם קיבלו במסגרת הכללית לפי ההחלטות הכלליות. האם זכאים למענק חד פעמי שנתי כלשהו בדומה לפליטי שואה לדוגמא? האנדרטה בלטרון - סטטוס. לפני שאני עובר לאחד מחברי הכנסת וכו', על סמך מה אתה מבסס את הבקשה שלך לשנות את יום ההנצחה? זה כתוב בחוק. זה חוק שחוקק בעבר ולקחו את כל השיקולים. נראה לך שאני יכול לשנות את זה? למה אתה רוצה לשנות את התאריך? אני אענה לך. קודם כל אדוני היושב-ראש, אמנם באיחור אבל ברכות למינויך ליושב-ראש של הוועדה החשובה הזאת, גם בהיבט של הקליטה

בזמן הקרוב יהיה לך הרבה עבודה של קליטה בעקבות הקורונה, וגם בהקשר של אסירי ציון והרוגי מלכות. לצערנו, לאורך השנים אמנם החוק חוק אבל הוא איבד את המשמעות שלו ואת החיוניות שלו, נקרא לזה. ישנם מספר מישורים שהחוק הזה איבד ואני אעבור עליהם. קודם כל תענה לי על השאלה. לגבי המועד?

אני אגיד לך. אנחנו משתתפים מדי שנה בטקסים האלה ומשתדלים להביא את האנשים.

מספר אסירי ציון הולכים ומתמעטים. מטרת החוק מעבר להוקרה לאנשים האלה, הייתה כדי שבני נוער וחניכי תנועות נוער ואולי גם חיילים יוכלו ללמוד את המורשת הזאת, מורשת של אנשים שציון הייתה בשבילם לא רק איזה מושג ערטילאי, אלא הם היו מוכנים להקריב את החיים שלהם. אני הבאתי לך לפני הישיבה את ספר עולי הגרדום. כל אותם 12 עולי גרדום ועוד הרוגי מלכות אחרים שהוכרו, נלחמו בגלל דבר אחד ספציפי: החלום שלהם לציון. הם לא בחלו ולא חשבו על הטובה האישית שלהם.

במיוחד על רקע המהומות שקורות בירושלים ובתל אביב, אם האנשים האלה היו טיפה לומדים על מה שהאנשים האלה עשו כדי להגיע לציון, והאנשים האלה שעכשיו נמצאים בהפגנות מנסים לחרב את מה שהאנשים האלה חלמו ולחמו, אולי חלקם לא היו מגיעים להפגנות. אולי היו עושים דברים אחרים. לצערנו, המטרה שלשמה הוקם החוק זה כדי ללמד את בני הנוער מה זה אסיר ציון ומה זה הרוג מלכות.

באמת איבד את האפקטיביות שלו. מה התאריך הלועזי היום? ה' בתמוז זה

שרשום בחוק והם מבקשים בעצם להעביר את זה לאוקטובר. ביקשנו להעביר את זה לחשוון. למה? אתה מדבר איתי מסביב ולא נתת לי תשובה. אני אגיד לך.

אני חושב זה היה, בטח יאיר יודע יותר ממני, אמרו לו, בוא נעביר את יום השואה ל-ט' באב. הוא אמר, למה? אמרו לו, יש פרוטוקול דתי ב-ט' באב. אנחנו לא יודעים מה יהיה בעוד 200 שנה לדברים שאין בהם פרוטוקול דתי. אתה יודע למה זה נפל? בגלל ש-ט' באב בחופש הגדול. בסוף שנת לימודים כשאתה בא לבתי ספר ואתה אומר להם, בואו לפעילות משמעותית כמו יום אסירי ציון, אין לך את אותה תגובה כמו שהם בתחילת שנה, אתה מציע להם פעילות חינוכית משמעותית כזאת. והתאריך הזה, מתי? זה תחילת שנת הלימודים. למתי אתם רוצים להזיז? ב' חשוון. התאריך שנבחר זה היום שבעצם היגלו מפה את גולי אפריקה של המחתרות. הרעיון שעומד מאחורי זה, זה תחילת שנת הלימודים, עדיין יש עניין לבתי הספר, אתה יכול לגייס אותם, לא כמו שכבר אווירת סוף שנה, עסוקים באירועי סוף שנה. זה יום הנצחה שעושים טקסים. מי עושה את הטקסים? בתי הספר בעיקר. משרד הקליטה אמון על הטקס המרכזי ובתי הספר ומשרד החינוך - - - אתם פניתם בעניין הזה למישהו בעבר? הבקשה הזאת כבר מונחת פה - - - ומה התשובות שקיבלתם? זה רק מוסמס. אנחנו חושבים, לאור העובדה שאסירי ציון פשוט הולכים ומתמעטים, דווקא עכשיו זה חשוב לעשות את התיקון הזה. זה לא ישנה את החוק במהותו. אגב, סטטיסטית אתה רואה של-ט' באב החיבור הוא הרבה יותר גדול. אני אומר את זה, בגלל שיש פרוטוקול דתי. לצערנו. אני אומר את זה כאדם דתי, לצערנו. לצערנו, כן, כן, ברור. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב שהנוער ילמד על האנשים האלה. אין משמעות לקיים יום כזה רק בשביל אותה קבוצה קטנה שהולכת ומתמעטת, אלא באמת כדי להעביר את הדברים לדור הבא. איזה עוד דרישות יש לך? במישור האישי של אותם אסירי ציון שעדיין איתנו,

עריריים שמסתמכים בעיקר על גמלאות של ביטוח לאומי ומה שנקבע להם בחוק. לאורך השנים ניסו להשוות אותם לניצולי שואה. זה לא צלח. כמה חיים בישראל? 950. אמרת שבכל העולם 950. לא, בישראל 950. 950 מקבלים גמלאות?

לא, סליחה, הנתונים הם אצלנו במשרד העלייה והקליטה. סך הכול הוכרו כ-3,400 אסירי ציון עד כה

אסירי ציון הם אנשים שחיים בישראל, ומי שזכאי להטבות זה רק אדם שחי בישראל. היום חיים בישראל כ-950 אנשים ועליהם הדיון הזה מדבר. בני כמה הם, פלוס-מינוס הממוצע? תלוי מאוד על איזה מגזר אתה מדבר. אם אתה מדבר על יוצאי ברית המועצות, מעל 80. אם אתה מדבר על יוצאי אתיופיה,

יוצאי אתיופיה הוכרו כאסירי ציון? עד כה בערך כ-500. מתוך ה-950, 500?

מתוך אלה שהוכרו, מתוך כל ה-3,400 שהוכרו עד כה. אנחנו מדברים בסך הכול כמה הוכרו. לא שאלתם כמה יוצאי אתיופיה חיים היום. כמה יוצאי אתיופיה יש היום? יוצאי אתיופיה היום שחיים, בערך כ-290. זה מתוך ה-950? 290 +70, בערך כ-350 חיים איתנו. מה ההבדל בגמלה בין ניצול שואה לבין אסיר ציון? זאת שאלה שצריכים להפנות אותה למוסד לביטוח לאומי. אתה יודע כמה?

אז אתה מבקש משהו ואתה לא יודע לכמת אותו? לאור העובדה שכבר נשארנו עם רק 950 אנשים, לעשות את כל שינויי החקיקה, אנחנו ניסינו להוביל מהלך מול ביטוח לאומי לפני שהממשלה נפלה שנה שעברה. באנו עם הצעה, אמרנו, במקום שעכשיו נעשה תיקון פה, תיקון שם, בואו נעשה מענק חד-פעמי שבעצם

מצבם ונוותר על כל השינויים הקטנים האלה. מדובר על 10,000 שקל לאסיר ציון באופן חד-פעמי. וזה פותר לכם את הבעיה? אני רוצה להבין, אם אדם ניצול שואה,

מקבל 8,000 ואסיר ציון מקבל 2,500, אז ב-10,000 שקל חד-פעמי אתה מסדר את העניין? אין לנו נתונים. התנאים האחרים שמדברים על הנחה בארנונה או הנחה בתרופות - - - לאסיר ציון אין הנחה בארנונה? חלקי.

אין לו הנחה מלאה. לא כמו ניצול שואה. תלוי בגיל שלו. אדם בן 80, יש לו הנחה בלי קשר אם הוא אסיר ציון או לא אסיר ציון. נראה לי שגם את השאלה הזאת צריך להפנות למוסד לביטוח לאומי. הם ידעו לענות עליה. כמה היום אסיר ציון מקבל גמלה ללא קשר לנכות? זה הולך לפי הכנסה. במידה ויחיד, יש לו הכנסה של עד 6,665 שקלים, הזכאות המקסימלית לגמלה זה 2,810 שקלים. במידה ומדובר בזוג וההכנסה שלהם לא עולה על 9,997 שקלים, אז הזכאות המקסימלית לגמלה היא 4,215 שקלים. הנתון הזה נכון לשנה שעברה. יכול להיות שהיו כל מיני תיקונים. יש גם זכאויות שהן לפי נכות. אם האסיר ציון הוא 100% נכה, אז הוא מקבל 4,684 שקלים בחודש.

לחישוב נכות הזכאות הנגזר מ-100% זה 468 שקלים. כל אחוז פחות מ-100% מורידים מהקצבה המקסימלית 468 שקלים. יושב-ראש הוועדה, לא תצליח לצאת מזה ככה. אני אגיד לך מה עשינו עם ניצולי שואה כשהגענו לסוג דומה של בעיה. בניצולי שואה כשאתה רוצה להשוות, אתה לא תצליח להשוות. אני אומר לך כמי שמומחה בעניין. מה עשינו לפני שנתיים? כשהבנו נגיד שיש הבדלים בין ניצולי שואה, בין מי שמקבל מהמדינה לבין מי שמקבל מהגרמנים

שנהיו הבדלים, אז עשינו בוועדת כספים

מענק חד-פעמי. חד-פעמי מתפרס על שנה. אבל אם אתה בא לוועדת כספים, מענק חד-פעמי, יבקשו את זה גם מניצולי שואה. לא, לא, אז ניצולי שואה יש

עכשיו אני אומר לך מה עשינו. בהנחה שיש פערים, אני לא בטוח שיש פערים. הם אומרים שיש. אלה מספרים קטנים על מדינת ישראל, ה-950, וכמו בניצולי שואה רק במספרים הרבה יותר גדולים. זה דור הולך ונעלם. האתיופים הם בגילאי 50-40. הדור ההולך נעלם זה המחתרות, זה אסירי ציון מרוסיה, חבר העמים. האתיופים לא דור הולך ונעלם.

אני מקווה, אני לא יודע להגיד לך, שאצל החבר'ה הצעירים של האתיופים מקבלים עוד דברים, להבדיל מהזקנים. מה שאני אומר, שאם באמת יש הפרשים, מה שאנחנו לא יודעים עכשיו, אבל אם יש הפרשים במספרים האלה, זה מספרים קטנים. כשאתה סוגר לשנתיים נגיד, לא לשנה, כל שנה 8,000, 10,000 שקל שהם מקבלים את זה רבע-שנתי, כל שלושה חודשים, לא נעים להגיד, זה גם פחות מ-10,000, למה? כי ה-950 שמתחילים שנה, לא גומרים שנה 950 ולכן זה מספרים קטנים שהאוצר יכול להחליט לבד בלי חקיקה. חקיקה יצטרכו לעשות בצורה מסוימת.

איך תעשה את זה בלי חקיקה? אז אני אומר לך, החלטה של ועדת כספים.

עשינו אותו דבר עם ניצולי שואה.

אולי זה היה בחוק ההסדרים אז הכניסו הסתייגות של תיקון חוק. יש לך חוק הסדרים עכשיו.

אני עשיתי את זה לניצולי שואה פעם עם גפני.

תיקון חוק וזה היה 80 מיליון שקל אבל העברנו את זה בחוק ההסדרים וגמרנו עניין. אתה לא מדבר על סכומים כאלה. זה מה שאני אומר. אתה מדבר פה על 8 מיליון. זה המספרים. כמה נציגי המחתרות, ההגנה, לח"י ואצ"ל יש ב-950? מעט מאוד. הנתון שקיים אצלנו זה בין 65 ל-80 אנשים. וכמה יש אסירי ציון מחבר העמים? שחיים היום? 140. וכל השאר? הם בתוך ה-950. יש לך 60 מחתרות, כ-130 יוצאי ברית המועצות.

עיראק, אתיופיה, רומניה. אתם רוצים שאני אקריא לכם? אתיופיה, סודן? אתיופיה - 290 וסודן - 72. ביחד זה 350. יש לנו מארצות ערב כמובן. ארצות ערב גם יש, סוריה, לבנון? מה הגילאים שלהם? מבוגרים מעל גיל 70. מרוקו גם יש? מרוקו, בוודאי. גם אתיופיה הם מבוגרים. גם היום הם מעל גיל 50 לפחות. מה הקריטריון לקבל אסיר ציון? הקריטריונים נגזרים מתוך חוק התגמולים. יש את תקופת המעצר בכלא. צריכים להוכיח פעילות ציונית או שבעצם אתה צריך לייצר בגלל יהדותך או שאתה צריך לייצר בגלל פעילותך הציונית בארץ שהפעילות

שני משפטים, כבודו, אני פותר לך את הבעיה. יש לך חצי דקה. אנחנו נכי פעולות איבה באותה מידה, אותו דבר. החלטנו שרוצים להכיר בזה ובסוף עשינו, כל מה שמקבלים נכי צה"ל, אנחנו אותו דבר בזכויות. הם דורשים את אותן זכויות של ניצולי שואה. מה שצריך לעשות פשוט מאוד, בחוק לחבר שאלה זכאים לקבל אותו דבר כמוהם. בזה פתרת את כל הזכויות - מה שאלה מקבלים,

קודם כל הזכרת פה את הנושא של האתר לציונם ופועלם של אסירי ציון. עשינו את זה בתקופתה של סופה לנדבר כשהייתי מנכ"ל משרד ובאמת הייתה פעילות,

אני מתחבר פה לדוברים שאמרו שצריך לשנות את התאריך היות והתאריך נופל שלא בשנת הלימודים, ואגב, יש לי חוק מוכן עם פ' בשביל הדבר הזה, רק הדבר היחיד שאני מבקש לשנות, זה את התאריך לתאריך של י"א בסיון, ולמה י"א בסיון? י"א בסיון זה "מבצע חתונה". זה ניסיון של חטיפת מטוס של יהודים מברית המועצות, שנכשל. חלק מהם עדיין חיים כאן בארץ. הם בזמנו נשפטו למאסר עולם והיה הרבה מאוד רעש בשנות ה-80' על הנושא הזה. איזה תאריך בשנה זה י"א בסיון? זה תחילת יוני. ה' בתמוז נופל ביולי אחרי ששנת הלימודים מסתיימת. התאריך שאני מציע נופל בתחילת יוני. אתם מציעים מתי?

מתי זה בשנה? ספטמבר-אוקטובר. ז' בחשון זה יום העלייה. ב' בחשון זה מדי קרוב ליום העלייה. יש שתי בעיות עם התאריך הזה: אחת, זה בין חגי תשרי וזה יכול להיעלם שם בגלל חופשות בתי הספר, ושתיים, זה מאוד קרוב ליום העלייה, וחבל, לכן אני מציע את התאריך הזה. אגב, יש פ', אני מאוד אשמח אם הוועדה תיקח את החוק הזה ותקדם אותו כחוק של הוועדה. יש כבר פ', יש הכול. הגשת תיקון? כן, כן, יש פ', פטור מחובת הנחה. לגבי הנושא של הזכאות לגמלה, הבעיה הכי גדולה שקיימת בחוק הזה, שהם לוקחים את הנכות כקריטריון לקביעת גובה הזכאות, ואני חושב שהנכות היא מאוד חשובה כמובן אבל צריכה להיות איזושהי גמלה בסיסית שניתנת לכל מי שמוכר - - - מה הקשר לנכות? יש קשר. אם אתה נפגעת מהפעילות שעשית, אז אתה מקבל את זה. אתה מקבל תוספת על הנכות, אבל אם אדם הוא אסיר ציון, מגיע לו. ולכן פלסטר של לתת עכשיו מענק חודשי, שנתי או לא משנה מה, אני חושב שהוא לא נותן פתרון, גם לא מכיר בפעולה של האנשים שבאמת פעלו מאוד מאוד קשה. דבר אחרון שאני רוצה לומר, זו אחת הוועדות הבודדות, אדוני היושב-ראש, שאין בה פוליטיקה. זה שלקחת עכשיו וקראת לכל המפגינים אנטי-ציוניים, אני מוחה על זה בתוקף. אתה שמעת ממני את המילה אנטי-ציוניים? יש פה הקלטה, נכון?

בבקשה תוציא את ההקלטה. אדוני, תקשיב, אתה אמרת שאם המפגינים היו מכירים בפועלם של אסירי ציון, כנראה שהם לא היו מפגינים, אז אני אומר לך שאני נמצא בהפגנות האלה ואני מכיר בפועלם של אסירי ציון, ויש עוד הרבה כאלה. כל הניסיונות של משפחת המלוכה להפוך את ההפגנות האלה לשמאל רדיקלי, זה ממש לא ככה. קושניר, אמרת בלי פוליטיקה. למה אתה נכנס עכשיו? כי אני הייתי חייב להגיב לדבר הזה. ביטן, כיוון שנראה לי גם שאתה קורא, אז תקרא בשבת. בן כספית לא כתב פוליטיקה. חלק כן. תקרא על רמי מתן שהוא עומד שם. אני קראתי את זה עוד פעם, נתתי את זה גם לאחרים עכשיו. הוא היה מ"פ טנקים בחווה הסינית תחת עמרם מצנע, שמאלן. כמה נהרגו לו, כמה הוא יצא ונכנס בגדוד של יובל נריה, לא יודע אם אתה מכיר את השמות האלה. אני לא אמרתי את מה שאמרת.

כשאתה מדבר על אסירי ציון, זה מושג שאני מתייחס אליו כחרדת קודש. אין קשר בין אסירי ציון למערכת הפוליטית. אל תכניס מפגינים. זה הכול. שטרן, אתם אומרים לא להיכנס ואתם נכנסים. אני נכנסתי? אז עזוב את זה.

אנשים רואים את השידור בטלוויזיה. אנשים רואים שידור ישיר, שלחו לי הודעות, בהם אלי דוידי שאומר, האם גם אסירי יהדות אירן הם גם מוכרים כאסירי ציון? כן, גם אירן. אתה מקבל שאלות מהצופים? אני מקבל מהצופים, נו, מה אני אעשה? לא דיברו על אסירי יהדות אירן. שטרן,

אני רוצה שאתה תגיד כמה דברים. אני אגיד כמה דברים אבל בלי פוליטיקות. אסירי ציון, אנחנו מקבלים אותם. זה האחים שלנו מכל הגלויות וגם אסירי ציון מהמחתרות שישבו פה בארץ בבתי סוהר של האנגלים או לוחמי מחתרות שהוגלו לקניה ולאריתריאה וישבו שם שנים במחנות מעצר ובבתי כלא, ככה שבאמת כדאי להרחיק את הפוליטיקה. כולם, מכל העדות ומכל הגלויות ומכל הזרמים, כולם

שלחמו ורצו להגיע לארץ ישראל ולחיות כאן, לכן צריך יחס שווה לכולם בלי הבדל של מדינה או עדה או גיל. דבר שני, אני באופן כללי רוצה להגיד. כל העמותות של המחתרות, ההגנה, אצ"ל ולח"י פועלים בשיתוף פעולה. אנחנו כבר שנים באמת

להוביל את המורשת של מלחמת המחתרות, ושכחנו את המריבות הישנות שהיו בדור של ההורים שלנו ואנחנו באמת רוצים להנחיל את המורשת לדורות הבאים. יש הצעת חוק שהכין מיקי זוהר, יו"ר הקואליציה, שנקראת חוק המחתרות, ובמסגרת הזאת היא עומדת להיות מובאת בקרוב מאוד לוועדת שרים לחקיקה. מה כתוב בה? מה שכתוב בה, בגדול, שני דברים: אחד, שתוקם מועצה ציבורית להגברת המודעות והמורשת של המחתרות, בצורה מסודרת של כל המחתרות ביחד, והשנייה, שפעילות ההנצחה הזאת תקבל תקצוב ממלכתי מתקציב המדינה, ולא שכל עמותה תצטרך לרוץ ולבקש תרומות ולעמוד כעניים בפתח, מאנשים פרטיים. בסדר, זה מדובר על הנצחה. אנחנו מדברים על משהו אחר. הבקשה שלכם היא על משהו אחר, לא על הנצחה. כשזה יגיע לכנסת אני מבקש שכל חברי הוועדה הזאת יצביעו בעד החוק הזה. לגבי ההצעה של איציק,

זה תלוי בכם אם לתת באמת מענק חד-פעמי או לחלק את זה לאיזה שהם תגמולים בפעימות שונות, אבל ההשוואה לניצולי שואה היא מתבקשת. הצמדה לניצולי שואה ואז תפתרו את כל הבעיה.

האנדרטה הוקמה בלטרון ממש בסמוך למחנות המעצר אבל היא נשארה שם תקועה, לא הכשירו אפילו רחבה שאפשר לעשות שם טקסי אזכרה או משהו כזה. אנחנו ביקשנו במסגרת הבקשות פה להשלים את העבודה. אבל במסגרת החוק של ההנצחה יכניסו גם את זה. אוקיי, רק שיעשו את זה. פה יש חוק ספציפי שקשור לאנדרטה הזאת. היא כבר קיימת, האנדרטה. היא לא רק של המחתרות. האנדרטה הזאת היא של כל אסירי ציון. לא הבנתי רק איזה חוק של הנצחה קיים? אני לא אסכם את הדיון. אנחנו צריכים לקיים דיון פנימי בינינו. שמענו את הבעיה ונראה מה לעשות. אתם רוצים משהו להגיד, ח"כים?

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:05.